צוהריים טובים, אנחנו ב-1.3.2022 למניינם, כ"ח באדר א' תשפ"ב. אני מתכבדת לפתוח את הדיון של ועדת הבריאות בנושא ההשלכות הבריאותיות על תושבי ההתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון לאור תנאי המחייה שלהם. הסוגייה של תנאי המחייה האלמנטריים בהתיישבות הצעירה, צריך לומר, היא בראש ובראשונה סוגייה הומנית,

שמשפיעה באופן ישיר על 20 אלף תושבים ובהם 12 אלף ילדים. אנחנו מלווים את הסוגייה הזאת כבר תקופה ארוכה ודואגים לקידומה. אני מזכירה לכולם שאנחנו נמצאים עכשיו בתקופת חורף, אני לא רוצה לדמיין מה המשמעות של משפחה עם ילדים קטנים ללא חימום בסיסי בלילות הקרים בגלל שאין להם חיבור לחשמל. וגם במבט צופה עתיד לגבי הקיץ, איך המשפחות יסתדרו בחום כבר מאוד ללא מיזוג? רק בחמישי האחרון הציפו לי את הבעיה תושבי בית חגלה בבקעה שמושכים חשמל ממנזר סמוך בכלל ליישוב שלהם, יישוב עם לא מעט משפחות צעירות. הם מציינים שבחודשי הקיץ הלוהטים שם יש פעמים של ניתוק ועומס של חשמל והם נאלצים להיות באמת בחום מאוד מאוד כבד ולעיתים גם בחשכה. במקביל גם תשתיות הרפואה והבריאות מאוד לוקות בחסר במרבית היישובים בהתיישבות הצעירה. קיימנו כאן גם דיון בנושא פוריות בכלל ביהודה ושומרון ומענה לנושא של הריון ולידה. לא קיימות הרבה מרפאות של קופות חולים ובכלל שלוחות או נקודות של הזנקה של אמבולנסים לאירועי חירום ואנחנו רוצים לדון בזה. אנחנו פה היום כדי להקשיב לנציגי ההתיישבות, לשמוע אותם ואת נציגי הממשלה ולראות מה ניתן לקדם כדי שבאמת אותה זכות בסיסית של תנאי מחייה בסיסיים יחולו גם על תושבי ההתיישבות הצעירה. חבר הכנסת משה אבוטבול בבקשה.

אני רוצה באמת ראשית להודות ליושבת ראש הוועדה על זה שבאמת מאוד מאוד חשוב לה הנושא הזה של יהודה ושומרון. לצערנו ישנם אנשים שאולי חושבים שיהודה ושומרון לא בדיוק ארץ ישראל או לא שייך בדיוק למדינת ישראל. אבל אני אגיד לכם את האמת, אני מקווה, אני אומר פה את זה שזה לא יראה חלילה כעקיצה, אלא כדברים אמיתיים שבמסגרת הפתיחות שגם רע"מ תמכו בנושא הזה של לקצינים ולכל נושא הפנסיות, אז אולי גם יתמכו בדברים אלמנטריים וחשובים כמו הדבר שאני מעלה אותו. במסגרת זה שהרבה דברים מתערבבים שם בקואליציה ואנשים מוכנים להפוך את עורם, במירכאות כפולות, כי באמת חשוב להם השרידות הקואליציונית וזה בסדר, זה קורה בכל מדינה. אבל באותו דבר הם גם צריכים להבין שיהודה ושומרון זה חלק אינטגרלי ממדינת ישראל ואנחנו לא ניתן שחלילה יהיו,

סוג ב'. כמו שהבינו את זה, לקח קצת זמן עם האוניברסיטה וכל הדברים, גם יבינו את זה בשאר הדברים.

ישנם דברים שהם באמת אלמנטריים, הנושא הזה של בריאות. אנחנו נמצאים פה בוועדת הבריאות, זה דבר שהוא מאוד מאוד כואב וקרוב לליבי מאוד, גם כשהייתי ראש עיר בית שמש הקמתי עשרות קופות חולים בכל השכונות.

שלא נדבר שאני גם כן הכנתי 120 דונם שם, שטח ענק לבניית בית חולים ובית החלמה לנשים, כי בבית שמש יש כ-6 אלף לידות כל שנה, תלמדו את הנתונים, 500 רופאים ואחיות ויש לנו גם חולים כמו שיש בכל מקום. לכן באמת הנושא של הבריאות, זה לא סתם שאני בא לשבת פה כפי שאומרים להעלות איזה רעיון. אני פה כי פשוט בנקודה הזאת אני יודע כמה חשוב לנשים מרכז בריאות לאישה. אני לא צריך להיות אישה כדי לעשות את זה, אבל אני נשוי ברוך ה', יש לי גם כלות,

גם בנות וגם כל זה ואני יודע בדיוק כמה חשוב שתהיה זמינות לנושא הזה של מרכז האישה. בפרט בנושאים שקשורים בפוריות. אנחנו יודעים שהדמעה של האישה זה רק דבר אחד שהיא רוצה, שיהיה לה בן,

שיהיה לי קדיש משלי, שיהיה לי מישהו שימשיך את דרכי. ופה בנושא הזה אנחנו עלולים חלילה למנוע מאותן נשים את הפריווילגיה הענקית הזאת שתהיה לה משפחה,

ולפעמים ישנתם כאלה, אתם יודעים אני לא צריך להגיד את זה, לפחות מי שמכיר את התחום הזה, הן סובלות הרבה עד שהן מגיעות לרגע הנכסף הזה להיות נשים הרות. אבל כשהן נשים הרות, אם אין מרכז רפואי שמלווה אותן, חלילה זה יכול להיגמר בדברים לא טובים שהן חלילה יאבדו את אותו עובר שהן ייחלו לו. לכן אני מבקש, בנושא הזה כבר היה דיון בעניין לפני למעלה מחודש אצל גברתי, וגם אתמול כשהייתי שם עם השר, אתמול זה היה? או שלשום, למרות שאנחנו פה סביב השעון, עם השר כשבאנו גם כן לדבר, אם את זוכרת האמירה האחרונה הייתה שביקשתי ממך חברת הכנסת סילמן, יושבת ראש הוועדה, לטפל בנושא הזה של מרכז רפואי לנשים.

ואני אומר דבר אחד, חז"ל לא סתם אומרים שהמציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא. זה לא רק להציל אותו שהוא לא חלילה יקרה לו מוות, אלא להציל אני אומר במובן אחר, אין לו ילד, אין לו ילדה, אין לו בן, אין לו בת לאותו אחד ואנחנו עכשיו פה נקראים מצילים נפש אחת מישראל, הולכים וגורמים להם שיהיו להם בנים ובנות לאותם אלה חשוכי בנים, שיש מכונים נפלאים שמטפלים בזה כמו מכון דורות ועוד כל מיני מכונים. אני מציע לוועדה ללכת לבקר שם.

הייתי גם בדורות, עשיתי השקה של דורות לפני כמה שנים. דורות וגם בוני עולם. גם בוני עולם וגם את מכון פועה.

כל המכונים האלה צריך לעשות להם איזה יום אחד כנס, לתת להם תעודות הכרה כי באמת הם במסירות נפש עוזרים לאותן נשים. קודם כל מעוררים בהן את התקווה, שזה דבר שהוא הכי חשוב. דבר שני, גם כן מטפלים מבחינה רפואית. לכן אני אומר, לפני המכון ולפני הכל יש את הדבר האלמנטרי, זה לתת רפואה. עכשיו, אני אומר שיש פתרון לנושא הזה גברתי יושבת ראש הוועדה, זה פשוט מאוד איגום משאבים. אני מבין שכל קופה דואגת בסופו של דבר כשמה כן הוא, לקופה, הקופה שלה זה מעניין אותה. הדבר היחיד הוא שבאיגום במשאבים כשאתה אומר - - באיגום משאבים, כל הקופות יצטרכו להבין דבר אחד, יש דברים שזה מעל העניינים. מתחברים כולם כדי לתת שירות לכולם ואני בטוח שגם מכבי, גם כללית, גם לאומית וגם מאוחדת, שכולם חברים שלי, כל המנכ"לים, אני מוכן לבוא איתך גברתי חבר הכנסת לשבת איתם ולריב איתם. היה לי סיפור דומה בבית שמש כשהייתי ראש העיר, ששם רצינו מרכז לילה שתהיה גם כן רפואה לילית. הושבתי את כולם, העפנו את כל המשקיעים, אמרתי להם 'חבר'ה, עכשיו כולנו למען התושב ואל תחשבו לי רק על קפיטציות ודברים מהסוג הזה. תתחילו לחשוב איך אנחנו עושים טוב לאותו אחד שבאמצע הלילה צריך עכשיו זה, באמת, יחד עם טרם עשיתי דברים טובים.

בבית שמש בסוף אין פיזור גדול של אוכלוסייה ופה בהתיישבות הצעירה ובכלל ביהודה ושומרון - - כולם צעירים שם. שכולם צעירים, אתה אומר פה צריך לעשות איגום משאבים, ממה נעשה איגום משאבים? אין להם בכלל שירותים לפעמים בישובים מסוימים בהתיישבות הצעירה. כשאנחנו רואים נגיד שבביתר, בעמנואל, שזה ריכוזים גדולים באמת יש אפילו מלחמה על התושבים והלוואי והמלחמה הזאת הייתה גם על התושבים ביהודה ושומרון. אז יש עוד פתרון לגברתי, אפשר לעשות רוטציה. כן, בסדר. גברתי, אנחנו גם פוליטיקאים, אפשר לעשות רוטציה. נניח שנה אחת מטפלים הקופה הזאת, שנה הזאת, לא יודע בדיוק מה. אבל מישהו צריך ללוות את אותן נשים צדקניות שהן סך הכל מה רוצות? הן רוצות ילד או ילדה שאין להן והן בוכות יום ולילה בכותל לקבל את זה. תודה רבה ואני מאוד לכם. אני באתי לזה במיוחד. תודה רבה חבר הכנסת. בואו נשמע בבקשה את אבי אלימלך ממשרד הביטחון, עוזר שר הביטחון להתיישבות. בבקשה אבי. יושבת ראש הוועדה אני מניח שאין פה מחלוקת בין היושבים בשולחן ובין האנשים בזום

כל זכות בסיסית של אדם, כל אדם לא משנה איפה הוא גר, יקבל שירותי רפואה סבירים במהירות המתאימה - - חוק ביטוח בריאות ממלכתי שמדבר על הנושא הזה. אני מניח שלא על זה הדיון וזה משהו שהוא מובן מאליו. מהדברים שנשמעו פה - - אבל זה לא כל כך מובן מאליו בהתיישבות הצעירה. אז אני אגע בזה. לא היינו בכלל מתכנסים. כן, לא היינו פה. מרחק סביר, שירות זמין זה פריווילגיות לישובים - - לדעתי צריך לחלק את הדברים פה לשניים. יש סוגייה אחת שמדברת על מרכזים רפואיים ומענה רפואי, שלדעתי לא צריך לקשור אותה ישירות למה שמוגדר התיישבות צעירה או אותם מאחזים שהם בשלב הזה עדיין לא מוסדרים תכנונית והמענה הזה צריך להינתן על בסיס הישובים הקיימים שהם די סמוכים.

כל ההתיישבות הצעירה היא במרחק של ישובים וזה דיון לדעתי שהוא לא ממוקד להתיישבות הצעירה. לגבי תשתיות והעלית את זה בתחילת דברייך, תשתיות בסיסיות שזה מים וחשמל בהתיישבות הצעירה. בחודש וחצי, בחודשיים האחרונים יש התקדמות משמעותית. משרד הביטחון הנחה את הגורמים המשפטיים לקדם את צו אלוף לחקיקה באיו"ש לצורך העניין, שתאפשר חיבור של תשתיות לאותם מאחזים שהם בעלי היתכנות להסדרה עתידית, גם אם ברגע זה הם ללא תוכנית ולא היתרי הבנייה כמתחייב. עבודת המטה הזאת נמצאת בעיצומה, כבר היו מספר דיונים, שותף גם משרד המשפטים, היועץ המשפטי במשרד הביטחון, יועץ משפטי לאיו"ש וזאת עבודה שנעשית כהלכה וכדין ובקצב, זה לא איזה משהו שמתנהל בחדרים צדדים. זה משהו שהשר שם את כובד משקלו עליו ואני מקווה שבתקופה הקרובה נביא - - קודם כל אני מברכת על זה שהשר הנחה לקדם בקצב. אנחנו עומדים מול שר הביטחון ומול הצוות שלו וככה דוחקים בו לקדם את זה וכמה שיותר מהר. הרצון שלנו יהיה להכניס ולהכליל כמה שיותר ישובים לתוך הצו הזה, כדי אמת לאפשר את הדבר המאוד בסיסי במדינת ישראל של שנת 2022, לאפשר לישובים ובכלל להתיישבות הצעירה פה שמזמן, אתה יודע גם רובם עלו על הקרקע באמירה מאוד ברורה, באישורים וברצון מאוד מאוד גדול ליישב את הארץ. איך יכול להיות שיש מקומות ללא חשמל או שמושכים חשמל ממנזר בכלל שאתה יודע, כל יום יכול לבוא ולנתק את החשמל לאותם תושבים בבקעה. האמת שהייתי אצלם, הם מדהימים בית חגלה, מקום מקסים ויפה, הכרחי מאוד מבחינת ההתיישבות שלו בחבל הארץ הזה. האמת שאני לא מצליחה להבין איך באמת לא מכריחים מועצה מקומית כזו, שהם נמצאים באזור שלה, גם לאפשר חשמל, גם לאפשר מים כמו שצריך.

זה תנאים בסיסיים. אם יש משהו שהממשלה הזאת צריכה לדאוג לו, זה זה וכמה שיותר מהר. אבל נכון להיום המצב כיום הוא שהאפשרות לחבר

הוא אך ורק בהתאם למבנה שנבנה בהיתר. אוקיי, מה היקרה עם הבתים האלה שיישארו בחוץ? מה מתכננים להם? אז א' בואו נראה, אנחנו כרגע בשלב של לקבוע תבחינים, קריטריונים שאפשר מבחינה משפטית ומבחינה תכנונית, כמה שייכנסו. אחרי שנקבע את התבחינים אני מניח שלא כולם ייכנסו פנימה, כי במקום שאין לו היתכנות להסדרה,

מקרים של מקבץ בנייה שנמצא על קרקע פרטית פלסטינית שאין יכולת כרגע להסדיר, אני מניח שאותו צו אלוף לא ייתן להם מענה. מצידי שישכרו דירה, שיעשו משהו.

בואו - - השאלה גברתי, משרד הבריאות יש לו אמירה בנושא או שקצת קשה לניצן לקדם דברים? אנחנו תיכף נשמע גם את משרד הבריאות. נמצאת איתנו פה צילה לדעתי, נכון? מי נמצאת איתנו מהבריאות? דינה. אוקיי ושאלה, מקומות שיש להם היתכנות, מה זה אומר? במה פחות או יותר מדובר מבחינת החברים שיושבים ושומעים אותנו כאן. אנחנו כמובן נרצה שההיתכנות תהיה על הכל, בטח מהבחינה ההומניטרית הכי בסיסית. עוד פעם, אמרתי, זה לגבי

להקים מרכז רפואי, בסוף אני מניח שזה לא ישובים של מאות תושבים - - ומה לגבי באמת - - עכשיו, אם אנחנו הולכים למקומות בגוש שילה, אז אפשר להקים את זה בשילה או באלי או בכל מקום אחר שהוא במרחק נסיעה סביר. אני מבין מעט מאוד ברפואה אבל אני מניח שעל מנת לקבל את הטיפול והמענה אפשר למצוא ישוב מרכזי סמוך שנותן מענה אזורי,

שלא בכל ישוב ולא בכל כפר קיים מרכז בריאות האישה עם יכולת לעשות בדיקות של זקיקים וכל מיני כאלה.

אז הקידום הזה של צו האלוף, אנחנו יודעים שזה גם במשרד המשפטים, שכבר עבר ועכשיו משרד הביטחון גם בתהליך. השאלה, האם יש לכם לוחות זמנים פחות או יותר? אני לא רוצה להתחייב פה על לוחות זמנים. לכם אני אומר - - כי אני יודעת שאנחנו, בטח בתור ימינה, מאוד דוחקים. אנחנו מתעסקים עם זה כמעט כל יום.

בסוף זה דבר חקיקה, זה משהו שלוקח, יושבים על כל מילה. אפשר לקבל החלטות מהירות

או לקבל החלטות שהן ייקחו טיפה יותר זמן אבל ינסו לתת מענה רחב ככל הניתן.

כי אנחנו באמת אתה יודע, בסופו של דבר דוחקים ואנחנו יודעים, אבל אני חושבת שזאת אמירה מאוד חשובה והיה צריך לעשות את זה. אני לא יודעת למה זה לא נעשה עד היום, אבל בטח כשאנחנו זה במשמרת שלנו, זו המחויבות שלנו כלפי אותם תושבים. אני רוצה שנייה שנשמע את אוריה לוברבום מההתיישבות הצעירה שנמצא כאן בזום.

מה העניינים? שלום לכולם. דבר ראשון, כמו שאבי אמר אנחנו באמת בשיח כבר תקופה ארוכה, מה שנקרא על הדברים כמו חשמל, מים, דרכים ומסביב. אני רוצה לתת דוגמה אחת שלא קשורה - - - וזה קשור יותר לנשים בהתיישבות הצעירה, בסדר? כשאישה כורע ללדת והיא צריכה לנסוע על ציר של חצי קילומטר שמלא בבורות, מלא בדברים ועם הכאבים האלה, אנשים צריכים להבין את הסבל המינימאלי של הדבר הזה. או כשתינוק נולד ובעצם צריך לחמם את הבית ואין איך לחמם את הבית בשביל התינוק והיא חושבת אם לחזור הביתה או לא לחזור הביתה, זה המקרים שאנחנו מדברים בהקשר של הוועדה הזאת. מעבר לדברים אחרים, מכונות הנשמה שהן חלק מזה גם, אנחנו שוב אומרים תודה לאבי ולקודמו, ולכל מי שפעל כדי לעזור במקרים מסוימים. אבל בסופו של דבר מבחן התוצאה זה שאנחנו באמצע מערכה של חורף שאין לנו פתרונות ואין לנו כרגע דברים מעשיים. 25 אלף תושבים, 12 אלף ילדים, לא יודעים אם יהיה חשמל היום או לא יהיה חשמל היום, או כמה פעמים הוא יקפוץ. ואני אגיד לך גם יותר מזה, בייביסיטר פשוט, אנשים פה אני בטוח שיש להם ילדים, הם לא שוקלים פעמיים אם לנסוע לראות הצגה טובה כי הם לא יודעים אם יהיה חשמל בבית בעוד 5 דקות. אני מדבר עכשיו על בריאות הנפש, לא על בריאות הגוף דווקא, של הילדים או של כל המסביב. האבסורד הזה חייב להיפסק,

האבסורד הזה חייב להיפסק. יש פעילות מאוד מאוד ענפה ומאוד מאוד ערה, גם בדחיפה של ניר, גם בדחיפה של איילת, גם בדחיפה מסביב בכלל ועם היענות. היענות אמיתית של הומניטריות, של הבנה של שר הביטחון שהמצב הזה הוא אבסורד שהשאירו לו והוא צריך לטפל במצב האבסורדי הזה. הדרישה שלנו אבל, כי אבי אמר שבאמת הוא לא יכול להתחייב ללוחות זמנים, אבל זה כל יום,

אנחנו לא בעוד שבוע או עוד שבועיים. כל יום יש אנשים שנפגעים במהלך הזה, יום-יום. אני אומר, דמיינו עכשיו אישה יולדת, מה שנקרא צירים, והיא צריכה לנסוע על ציר שהוא לא ציר,

כי לא נותנים לסלול את הדרך הזאת. זה לא רק עניין תקציבי, בסדר? בואו נגיד שיש - - - שלא מאשרים לתקן את זה,

את המדרכות. הסכנה של ילדים כשאין מדרכות ואין כבישים מוסדרים, היא פשוט הזויה. מעבר למרכזי בריאות שאתם אומרים, יש ישובים שהם לא במרחק קרוב מספיק בשביל לעשות את זה,

הישובים האלה קיימים 20 ו-25 שנים, יש מספיק משפחות או יותר מדי משפחות שהם צריכים את המרכז של עצמם. זאת אומרת, זה כבר לא 4.5 משפחות, זה 100 משפחות. הם צריכים את טיפת החלב של עצמם, את המרכז הרפואי של עצמם. כי אי אפשר להכביד כזאת כמות על ישוב צמוד, אין שום סיבה שלישוב עצמו לא יהיה את המרכז שלו. זהו, אני חושב שבאמת הזמן הוא פקטור מאוד מאוד חשוב. אנחנו לא רוצים כמובן החלטות גרועות והציפייה שלנו היא שתהיה מסה של הסדרה של האבסורד הזה ואנחנו מקווים שזה יקרה בימים הקרובים ולא נצטרך לעבור את המשך המערכה החורפית,

יש לנו עוד חודשיים של מערכה חורפית שאנחנו לא רוצים להיות שם.

אני בטוח שאם משרד הבריאות יעשה סקר של כמות ההצטננויות, התקררויות ומסביב, רק בזה אנחנו כבר נראה את הדבר הזה. מעבר לעוד פעם, אני חוזר לבריאות הנפש. לא שאני מומחה בזה, אבל בעניין של - - לא, יש לזה השלכה מאוד מאוד משמעותית על הילדים, בוודאי, ועל המבוגרים. מאוד מאוד, נפשית מאוד. תשמעי, גם לימודית, אוקיי? כשאין אינטרנט,

אנשים לא יכולים להתקדם בלימודים,

זאת צרה נפשית, זה חלק מבריאות הנפש להיות בתוך הקהילה, בתוך הכיתה,

זה אירוע שהוא מתגלגל ומתגלגל והנזק הבריאותי שלו רק גדל מיום ליום. אוקיי, אז תודה אוריה. אני רק אגיד שבאמת כמו שציינת, גם איילת,

גם אני וכל הסיעה בכלל נמצאים בקשר מאוד מאוד רציף באמת עם גנץ ובכלל עם כל המשרדים, כדי לנסות לקדם את זה כמה שיותר. ואתה בעצמך יודע כמה זה חשוב לנו ומשמעותי בשבילנו, אנחנו חושבים שזה צריך להיות בסיסי. בהחלט גם כשהייתי בבית חגלה ביום חמישי אחר הצוהריים, ראינו את זה בעיניים. ראינו את ההתמודדויות וגם קיימנו על זה פה דיון ועדות בנושא פוריות, ונמצא גם אחיה לייבו שעוד היה כאן וכתב כתבה בנושא, הוא נמצא גם בזום לדעתי ועוד יצטרף אלינו. אבל נמצא איתנו גם אורן הלמן שהוא סמנכ"ל של חברת חשמל שגם מסייע לנו, צריך לומר, בכל הנושא הזה כדי להסדיר ולדחוף להסדרת החשמל ולראות איך אפשר לעשות את זה בצורה הכי טובה. אז קודם כל נגיד לו תודה. אורן, בבקשה. אני מצטער על התנאים, אבל אני קיבלתי התראה מעכשיו לעכשיו שאת מבקשת שאני אעלה, אז קודם כל זה דיון מאוד מאוד חשוב בעניינו. אנחנו אמרנו את העמדה שלנו כבר הרבה מאוד פעמים בהרבה מאוד הזדמנויות. חשמל הוא מוצר בסיסי, הוא מוצר חיוני. לא ניתן להתקיים בלי חשמל ולא ניתן להתקיים בלי חשמל לא ביישובים ערבים, לא ביישובים חרדים ולא בהתיישבות הצעירה או בכל מקום אחר. כלן לעצרנו הרב החוק כיום, כמו שאמרו פה קודם, אוסר עלינו למעשה לחבר מבנים שאין להם היתר בריאה, כלומר אין להם טופס 4, לחשמל. העמדה של חברת החשמל היא חד משמעית, אנחנו חושבים, מבקשים, דורשים ופועלים כבר הרבה מאוד זמן שייתנו לנו אפשרות לחבר כל בניין בישראל, או כל בניין בעצם באזורים גם שאתם מדברים עליהם, כל בניין בארץ ישראל לחשמל. אנחנו מוכנים לעשות את זה, רוצים לעשות את זה מכל ההיבטים. אני רוצה לציין שמעבר למה שאמרו פה עכשיו, חיבורים שהם לא מוכרים לנו, כלומר חיבורים שהם, אני לא רוצה לומר לא חוקיים, כי אלה לא חיבורים לא חוקיים, כי האנשים האלה מתחברים דרך גופים שמשלמים. זאת אומרת, אף אחד פה לא לא משלם חשמל. החיבורים האלה יוצרים עוד הרבה מאוד בעיות נוספות, כמו שאמרו פה, הפסקות חשמל כתוצאה מעומסים, כי אנחנו לא מכירים ולא חיברנו את החיבורים האלה. יש לנו גם בעיות של קצרים, יש לנו בעיות קשות מאוד של בטיחות כי חיבורים שלא נעשים על ידי עובדי חברת החשמל כמו שצריך, הם חיבורים שיכולים לגרום להתחשמלות, לשריפות וכמובן גם לפגיעה בציוד שלנו. כך שזה גורם גם לנזק כלכלי לחברת החשמל ובדרך הזו גם ללקוחות, כי הכל מועמס בסופו של דבר של התעריף.

אנחנו מאוד שמחים על הדיון הזה, מאוד מקווים שייתנו לנו לחבר את כל הבתים שאתם מדברים עליהם לחשמל ומבחינתנו אנחנו נשמח לעשות את העבודה הזאת כמה שיותר מהר. אוריה לוברבום וכל החבר'ה של ההתיישבות הצעירה, אומר את זה כאן סמנכ"ל שירות שיווק ורגולציה של חברת החשמל,

שגם מלווה אותנו בתוך כל התהליך הזה והוא גם ללא קשר חבר יקר. תודה רבה אורן. אתם יכולים לראות בעצמכם שיש רצון אדיר וענק של המדינה לעשות את הצעדים האלה, רצון אדיר שלנו ואין שום סיבה שזה לא יקרה וכמה שיותר מהר. אנחנו עוברים עכשיו דווקא למקומות הבריאות של מגן דוד אדום, נמצא איתנו רונן בשארי כאן. רציתי לשאול אותך רונן מה באמת שירותי החירום מביאים, גם מגן דוד אדום, גם איחוד הצלה, בכלל גם ביחס לקופות שאתם עובדים איתן שם בהתיישבות הצעירה ובכלל ביהודה ושומרון מבחינתכם והאם יש באמת הבדל,

אגרה שהיא שונה בטיפול במבוטחים וחולים? אז ברשותך יושבת הראש, מד"א בסופו של דבר ביהודה ושומרון נמצא ופרוס בהתאם לבקשת המדינה, לצורך העניין הרגולטור ממשרד הבריאות. אנחנו פרוסים עם אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ, אופנועי תגובה מיידית שאת כבר מכירה מדיונים קודמים ומערך כוננים גדול ורחב שמבוסס על עובדים ומתנדבים של כל הישובים ביהודה ושומרון. כשאני אומר יהודה ושומרון, אני מתייחס כמובן לאזור הזה כשהוא מהשומרון, החל משקד וצפונה, מטה בנימין, גב ההר,

מעלה אדומים, גבעת זאב, ביתר עילית, גוש עציון,

קריית ארבע,

דרום הר חברון ולפי מיטב ידיעתי ההתיישבות הצעירה היא בעצם בבסיסה על בסיס המועצות הגדולות והישובים הקטנים. אנחנו פרוסים למעלה מ-110 רכבי הצלה גם של אמבולנסים וגם של ניידות טיפול נמרץ, וכמו שאמרתי כולל אמבולנסים בישובים והם נותנים את המענה לכל יהודה ושומרון, כמובן לעוטף עזה ולגבול הצפון, וגם לחבל אילות וניצנה שהם פשוט לא בדיון אז לכן לא הזכרתי אותם. עכשיו, הפעילות של מד"א ממומנת כל שנה, היא לא בבסיס התקציב וכל שנה אנחנו במשא ומתן עם משרד הבריאות לגבי התקציב לשנה החדשה. אני כבר יכול להגיד לך שבעצם - - למה, במקומות אחרים היא כן בתקציב?

מה ההבדל בין יהודה ושומרון לשאר חלקי מדינת ישראל? למעשה הפריסה של מגן דוד אדום ביהודה ושומרון היא על בסיס החלטות ממשלה, עוד מימי שנות ה-2000 ואחורה, ושנות האינתיפאדה. ככל שהיה מצב ביטחוני יותר חמור, אז היקף הפעלת השירותים שלנו היה בהתאם וכיוצא בזה. כמובן שאנחנו מתאימים מעת לעת מבדיקות, בסופו של דבר ההתיישבות גדלה, מספר המקרים גדל, נפח התנועה על הכבישים גדל. והתקציב שלכם באמת גדל בהתאמה, או שאתה יכול להגיד לי שלא כל כך? לא, אני כבר אומר לך שהתקציב הוא בחסר מלכתחילה. ב-2016 הוקמה ועדה על ידי משרד הבריאות לבחינת כל הנושאים האלה. הסיכום של אותה ועדה שהייתה מורכבת גם מנציגי צהל, כי בסופו של דבר יהודה ושומרון הם תחת פיקוד מרכז. אז היו שותפים מר"פ פיקוד מרכז שמרבית השטח הוא שלו תחת שליטתו הרפואית וכיוצא בזה.

סתם שאלה, כשאתם עושים פינויים באזורים האלה, האם הם באמת עולים גם למבוטח יקר יותר?

זה בדיוק כמו תושב מדינת ישראל, זה דרך הקופה. ככל שהקופה לא משתתפת, אז החלק היחסי. אבל כמו שאת מכירה ויודעת הקופות משלמות על הכל, לכן לא הצלחתי להבין גם את ההערה למה יולדת צריכה לנסוע ברכב פרטי כשיש לה שירות אמבולנסים בגוש ההתיישבות שהיא נמצאת. בעצם יש קרן יולדות וגם זה מכוסה. אז יישר כוח ובאמת יישר כוח שאתם נמצאים שם ומכסים את האזור הזה. אנחנו נבדוק בבקשה את הדברים אל מול משרד הבריאות, למה זה ככה ולמה זה בתוך החלטת ממשלה שכל פעם צריכה לחדש את עצמה ולמה זה מוחרג בצורה כזאת. לא, לא החלטת הממשלה. התקציב הוא לא בבסיס התקציב. כן, הוא לא בבסיס התקציב. זאת אומרת - - בהתאם ליכולת של משרד הבריאות זה ממומן.

ואתה אומר שזה בחסר תמידי והאוכלוסייה רק הולכת וגדלה שם. הוא בחסר לעומת התפעול בפועל כמובן, מבחינת תקציב.

לשירות שקיים היום, לא לתוספות בכלל. אני לא מדבר על התוספות, אלא על השירות שקיים היום. בסדר גמור, תודה רבה.

נמצא איתנו כאן חברת הכנסת יום טוב כלפון, גם מסיעת ימינה, בבקשה יום טוב. תודה גברתי יושבת הראש. אני ממש רוצה לברך אותך על הדיון החשוב הזה ובאמת כל דיון שעוסק בענייני התיישבות והתיישבות צעירה בפרט, אנחנו מקפידים להגיע ולנסות לראות כיצד אנחנו כחברי כנסת וכחברי קואליציה יכולים לעזור לחברים בהתיישבות הצעירה מול המציאות העגומה, צריך להגיד את האמת. אנחנו קוראים לזה התיישבות צעירה, חלק מהיישובים הם על הקרקע מעל 20 שנה. נכון. פשוט לא קיבלו עדיין הכרה רשמית של מדינת ישראל, למרות שהם 20 שנה על הקרקע וזה כבר מצב לא תקין שלצערנו נמשך ועבר ממשלות על גבי ממשלות ועדיין,

אולי שכן תבוא בשורה בתקופה הקרובה, לפחות בעניין החשמל ועניינים אחרים, ופה אנחנו גם עוסקים בעניין שהוא באמת דיני נפשות.

מערכת הבריאות וברשותך, גברתי יושבת הראש אני אדבר על היבט ספציפי של ההתיישבות הצעירה, שזה חוות הבודדים, החוות החקלאיות. אני לא יודע אם זה עלה כבר בדיון, אבל מדובר בעצם, כי יש את ההתיישבות הצעירה שהרבה פעמים שכונה של יישוב קיים או התארגנות של כמה עשרות משפחות. אבל חוץ מזה יש את החוות החקלאיות שלפעמים זה רק משפחה אחת או כמה אנשים בודדים. יש גם בבני קדם נדמה לי.

יש בגוש עציון - - אבל לך אני אומר יום טוב, אתה יכול לצאת מלך, אתה נמצא בקואליציה ואתה יכול לשנות את הכל בהתיישבות - - מלך ומלכה. גם בחשמל - - אבל קודם כל זה מה שאנחנו באמת עושים. זה מה שאנחנו עושים חבר הכנסת אבוטבול. אנחנו נלחמים על זה. זה בדיוק, אנחנו נלחמים על זה בכל פורום. אני יכולה להגיד לכם שאני באופן אישי ישבתי גם עם גנץ כמה פעמים באמת בשבועות האחרונים ואני נפגשת איתו כל הזמן וזה כל הזמן נמצא על סדר היום שלו ושל הצוות שלו וזה מתקדם,

אתם יכולים לעשות בדיוק כמו שהוא התאמץ ונלחם על אותם פנסיות, אתם נלחמים על דברים בסיסיים - - חבר הכנסת אבוטבול, בעניין הזה זה כמו קרחון, זה כמו קרחון. אתה רואה רק את קצה הקרחון, שזה המאמצים שאנחנו עושים פה בפרסיה, אבל מתחת לפני המים, אתה יודע כמו הקרחון שאתה רואה רק את הקצה, מתחת המאמצים הם עמוקים ותאמין לי שאנחנו פועלים בעניין ויש כבר התקדמות, חייבים להגיד. שבוע שעבר היה דיון במשרד הביטחון בעניין חיבור החשמל בהתיישבות צעירה, למעלה מ-30 יישובים ואנחנו ממשיכים לעבוד. אני רק רוצה לחזור לנקודה החשובה של החוות החקלאיות. קודם כל החוות החקלאיות מבחינת הציונות, זה דבר שהוא חשוב מאוד כי זה בעצם נוכחות בשטח. אנחנו יודעים שאיפה שיש נוכחות יהודית, איפה שיש התיישבות, יש ביטחון. זאת עובדה, מאז תחילת הציונות, איפה עבר הגבול? איפה יש ביטחון? איפה יש בנייה? איפה שיש נוכחות. לכן החוות האלו מאוד מאוד חשובות לנו מבחינה ביטחונית ביהודה ושומרון ולכן צריך ממש לתת להם את כל התשתיות הנחוצות ובוודאי בעניין הבריאות. ראיתי פה מקודם נציג מד"א, כי שוב, הם בסכנה. הם לבד, זה לא כמו להיות עם יישוב עם עשרות משפחות ולכן צריך שאנחנו,

אנחנו צריכים לפעול כדי שהם יקבלו את התשתיות המתאימות כי הם עושים מעשה ציוני במעלה הראשונה. לכן הדיון הזה מאוד חשוב, אני שוב מברך אותך ידידתי חבר הכנסת סילמן. אני מתנצל אם הפרעתי, אני לא שמתי לב שמישהו מצלם, אבל אפשר תמיד לעשות עריכה, זה בסדר. הכל טוב, הכל טוב, אתה יוצא טוב גם בצילומים. אתה יוצא טוב, ידאגו לך. לפחות שידעו שיש עוד צד עידית. יום יבוא תחזרו לזרועות שלהם ותשמחו שמחכים לכם שם. לך אל תדאג, אנחנו תמיד דואגים. טוב, אז נמצא איתנו דוידי בן ציון, הוא נמצא איתנו בזום? דוידי בן ציון איתנו בזום, סגן ראש המעוצה האזורית שומרון, שאנחנו נמצאים איתו בקשר רציף גם, הוא עוזר לנו ואנחנו לו ואנחנו צריכים לעזור יותר.

אוקיי, אז עוד רגע. אז אני רוצה כן לקבל מאורי ברנפלד, אורי? אורי נמצא איתנו, הוא בנהיגה עם החגורה. אם אפשר לפתוח.

תודה רבה, נעצרתי לכבוד העניין. קודם כל תודה רבה על הדיון, אני רציתי לתאר שני אבסורדים שככה אנחנו רואים בענייני מד"א. אני זוכה לגור בעשהאל בדרום הר חברון, מנהל מחלקת רפואה של כל ההר גר אצלנו, הוא הבן אדם שיושב על ניידת טיפול הנמרץ והוא קופץ בכל אירוע להציל יהודים ובעיקר פלסטינאים ובדואים שנזקקים לטיפול. הבן אדם לא יכול להביא את ניידת הטיפול הנמרץ שלו ליישוב בלילה, להיות איתה בכוננות, בגלל שאי אפשר להקים סככה לניידת טיפול הנמרץ עם שקל הטענה, סככה מוגנת, סככה מיועדת לדבר הזה, בגלל שאי אפשר לחבר, אי אפשר לבנות, אי אפשר לקבל היתר בנייה לדבר הזה. ממילא כל הר חברון ניזוק רפואית בדבר הזה, משהו מאוד מאוד בסיסי, מאוד הומניטרי. יהודים וערבים, כמו שאני אומר, והדבר הזה פשוט לא יכול להתקיים. כבר שנים שאנחנו צועקים על העניין הזה. בעצם אורי מה שאנחנו אומרים שהאזורים האלה הם בכבישים פחות טובים, תאורה פחות טובה, החשמל שלא תמיד מגיע, סיכון בטחוני רב יותר כי אנחנו יודעים. אז לאור כל הגורמים האלה,

לא הייתה צריכה להיות איזו ניידת אחת מסכנה, היו צריכים להיות שירותי חירום רפואיים לפחות, הרבה יותר בהימצאות גבוהה. ואומר כאן באמת נציג מד"א, אנחנו תמיד משולמים בחסר וזה לא בבסיס התקציב. אז השאלה באמת היא למה? לגמרי. ואני אומר גם בנקודת הקצה בסוף אי אפשר לתת את המענה הרפואי שרוצים לתת, כי אם הנציג ישן בלילה בבית והניידת טיפול הנמרץ צריכה להיות במרחק של 5 דקות בסככת הטעינה ביישוב אחר בכלל, אז זה דבר לא רציני. נקודה שנייה שהזכרתם פה לגמרי סיפור החשמל וחרדות ודברים כאלה. אני מכיר סיפור על ילדה בת 11 שהלכה ביישוב ולפתע כל היישוב, כל החשמל שלו קופץ. אני הייתי בחוץ, אני יודע מה קורה כשכל החשמל - - חושך גמור. חושך גמור באמצע המדבר, דמיינו לעצמכם את הדבר הזה. אין אורות, הילדה נעמדה, אני אומר לך מרחק ארבעה בתים ליד הבית שלנו, נצמדה לאיזה קראוון, נעמדה לידו, חיכתה שהאור יידלק. מהקרוואן היה תדיאור דלוק מהתריסים והיא פשוט עמדה שם, אף אחד לא עמד בחוץ, לא זזה וחיכתה שהאור יידלק. ככה ילדים, ילדים במקלחות פתאום נכבה להם האור והילדים פשוט קופאים במקום. אני רוצה לחזק את דבריך. אני הייתי בבית חגלה, היינו שם בבקעה בשעת אחר הצוהריים, התחיל להחשיך באמת, ביום חמישי האחרון. אם לרגע אחד, זאת אומרת וזה באמת מקום מנותק מהאזור שלו, ואם לרגע אחד היו מכבים את כל האור והם אומרים לנו, שמדי פעם אין מה לעשות יש קריסה. אני כבר לא מדברת על עצם העובדה שמזגנים אם מפעילים ביחד וכל הדברים, ויש להם שעות הפעלה של תנורים בימי שישי, החמין, כדי שהחשמל לא יקפוץ. אבל אני רק חושבת לדמיין לעצמי, והם אומרים שיש נקודות כאלה, זה חושך גמור, זה פחד נוראי. אני חושבת שההשלכה על המציאות הנפשית של הילדים,

של האימהות והאבות בישובים האלה, בגלל חשמל שהוא דבר בסיסי היום במדינת ישראל של שנת 2022,

זה משהו שבסוף דורש מאתנו עוד טיפולים שאין אותם גם באזורים האלה, ועוד הגעה לפסיכותרפיסטים או בכלל לשירותי רפואה שגם ככה לוקים בחסר. וכאן זאת אומרת נפגעים פעמיים, יש כפל פציעה כמו שאומרים, כי גם פעם אחת ההיבט הנפשי והפיזי וגם בפעם השנייה כשאין לך את השירות המתאים לטפל בו בתנאים האלה. חשוב להדגיש עוד דבר אחד. יש לנו אנשי מקצוע ואנשי מקצוע טובים בהתיישבות הצעירה. יש לנו את כל הרפואה המשלימה למינה, אנשים שיכולים לתת מענה. אבל הם לא יכולים לפתוח קליניקה, הם לא יכולים לפתוח משרד, כי אין להם את התנאים כדי לפתוח ולטפל באנשים. צודק. אנחנו כל פעם בשוק, כל פעם מחדש, אבל אנחנו מודעים למצב. באמת אבי אלימלך, אם אתה נמצא איתנו פה בזום, עוזר שר הביטחון להתיישבות ממשרד הביטחון. אז בסוף כאילו אתה יודע, יש השלכות נפשיות מאוד מאוד חמורות. אבי איתנו? אוקיי, אז יש לנו את הנציגה של משרד הבריאות, דינה צ'רנו שנמצאת איתנו, מנהלת תחום בכירה במשרד הבריאות. כן דינה, זה כבר דיון נוסף שאנחנו עורכים, דיון קודם עשינו גם בנושא פוריות ובאמת הנוכחות של קופות החולים. מד"א מציינים כאן בסיס תקציב שזה לא נכנס באופן קבוע. בואי נשאל למה דווקא באזורים כאלה שהם הכי צריכים אותנו, אנחנו לא נמצאים בהם? תודה רבה.

נפגשות בהחלט.

על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. אנחנו לא רואים שום הבדל בין השירותים שצריכים להינתן שם לבין שירותים שצריכים להינתן במקומות אחרים בארץ, זה ברור ומובן מאליו. נושא

בדקנו מול כל הקופות, כל הקופות העבירו את השירותים שהן מספקות. יש תוכניות גם להרחיב את השירותים שהן מתכננות לספק, במיוחד בקופת חולים כללית. קופות חולים נוספות גם ציינו שהן מעוניינות ורוצות להעסיק מטפלים ומטפלות נוספים בתחומים האלו, ככל והם יהיו מעוניינים להיות מעוקים על ידם. והם רואים כמובן את החשיבות הגדולה שבאספקת השירות האלו. אני מודה שיתר הנושאים שעלו כאן היום, אני פחות בקיאה בהם ואנחנו גם לא בדיוק, כיוון שלא הועבר בדיוק המידע על הנושאים המדויקים שיעברו ולכן אני לא יודעת לענות. אבל כמובן כל הנושאים שעלו פה, אני אעביר לבירור. אוקיי, אז אנחנו נשמח. הנושא המרכזי זה באמת בסוף שירותי רפואה שגם אין באזורים האלה והאם יש לנו לאן להפנות אותם, ובעיקר אנחנו יכולים לראות שיש השלכות נפשיות מאוד משמעותיות. אנחנו צריכים לזכור שזה גם אנשים שנוסעים בדרכים פחות בטיחותיות לבית שלהם, שגם שם מה שאנחנו לא מדווחים הרבה פעמים בתקשורת בצורה מהדהדת כלפי חוץ, את השלכות האבנים החוזרות ונשנות בדרכים האלה. בסוף המתח הנפשי הוא מאוד מאוד גדול, ההשלכות הנפשיות הן מאוד חשובות. אני יכולה להגיד שדווקא את התחום של בריאות הנפש, יחד עם הקואליציה, לטראומה, את כל מרכזי החוסן אני תקצבתי השנה ביהודה ושומרון, את כל מרכזי החוסן בפן של העוזרות הקהילתיות שם. נתנו לזה תקצוב גדול, אני חושבת, יעקב נכון? מעל מיליון שקלים שם באזור הזה, ותקצבנו את זה בצורה מאוד משמעותית כי זה היה לי מאוד חשוב כדי לפתוח שם תוכניות. אני חושבת שבסוף זה צריך להיות אינטרס גם של משרד הבריאות, לקחת את כל מרכזי החוסן האלה שיודעים לתת גם איזשהו מענה ולאפשר מענה שהוא רחב יותר. גם מניעתי, גם טיפולי, גם למצבי משבר שמתמודדים איתם וסיירנו שם גם באזור אלון מורה וגם ברמות גלעד ובסוף אנחנו רואים את המציאות הקשה הזאת כשמתקשרים אלינו מרמות גלעד ואומרים 'אין לנו עכשיו חשמל', קור איימים והכל קורס, ולפני שבת ובסוף צריך לזכור שזאת מציאות לא פשוטה. מרכזי החוסן פועלים שם ועושים גם קבוצות לילדים, לנסיעה בטוחה בדרכים לקבוצות של נשים, של מה קורה כשנזרקות אבנים, אבל הדבר הזה לא יכול להיות תלוי בנו, בתקציבים הקואליציוניים של חברי הכנסת. אני באמת ראיתי את זה לנכון והכנסנו לזה תקציב השנה, אבל אני יכולה לומר שאני דואגת קדימה לעתיד. זה משהו שאתם חייבים בתור משרד להיות על זה, בעיקר כשאין שירותי בריאות ואת יודעת שקשה לעשות איגום משאבים, אז בטח את כל התמיכה הנפשית הזו שצריך לתת אותה למשפחות, לאוכלוסייה. אין ספק, אין ספק שזה נושא חשוב מאוד. אני חייבת גם לציין פה - - הצורך הנפשי החשוב ביותר זה חיבור לחשמל, אז אם משרד הבריאות גם יבוא ויגיד שבתור משרדים אנחנו רואים חשיבות מאוד מאוד גדולה אז זה יהיה נהדר,

כך נפתור הרבה. הלוואי וזה היה בתחום האחריות שלנו, אבל זה לצערי לא משהו שאני אוכל לסייע.

כי משרד יכול לבוא ולהגיד שזה אינטרס וצורך, זאת בריאות וזה צורך קיומי. אני חושבת שהיה צריך מזמן לצאת באיזושהי דרישה, גם של משרד הבריאות, על המקומות האלה. בסוף לכולנו זה עולה המון כסף ופגיעה נפשית מאוד חמורה, בטח שזה גם לא הומני. אני מבינה את מה שאת אומרת, אני רק רוצה לציין לגבי העניין הזה של בריאות הנפש, אנחנו כרגע עובדים על מבחן תמיכה בנושא בריאות הנפש שמאגד בתוכו כמה וכמה מענים. ואני מאוד מקווה ומאמינה שכלל תושבי המדינה וכמובן גם תושבי ההתיישבות הצעירה יוכלו למצוא מענה בהרחבת השירותים שיהיו באמצעות המבחנים האלה.

אני רק אומרת שמבחני התמיכה האלה צריכים להיות בסוף גם למרכזי החוסן. אי אפשר להסתמך על התקצוב שלנו ובאמת חושך וקור לילדים בהתיישבות הצעירה או בכלל, זה לא עניין של ימים או שמאל גם, אני חייבת לשים את זה על השולחן. זה משהו בסיסי וזה מחדל. זה משהו בסיסי שצריך להיות היום, אני לא מבינה איך עד היום זה לא נמצא ואני גם לא מבינה איך מקשרים את זה כל הזמן כאילו לימין, כאילו זאת משימה רק של הימין.

זאת המשימה של מדינת ישראל ושל המשרדים פה לבוא ולדאוג לזה. דויד בן ציון, סגן ראש מועצה אזורית שומרון,

נמצא איתנו בזום. קודם כל אני רוצה באמת לומר תודה רבה עידית על הדיון הזה. דיון מאוד משמעותי, דיון חשוב. אין ספק שאחד הדברים הקשים זה לקבל את ההודעות של יום שישי. אני יכול לתת דוגמה רק באמת מיום שישי האחרון שבו קיבלנו שעות ארוכות, קיבלנו את השבת ללא חשמל וללא מים.

אצלכם באלון מורה? לא רק בחוות גלעד אלא גם ביישוב הר ברכה. אני יכול באמת לשלוח תמונה של מכלית מים.

זה נשמע לא כל כך הגיוני, אני אקרא לכם ממטה החירום של המועצה, מיום שישי האחרון, דיווח בשעה 14:59. "צוהריים טובים. עקב נפילת רשת החשמל קיימת בעיית אספקת מים, ניצן, חוות גלעד - - -. צוותים של מקורות במקור מנסים לטפל בתקלה, עדכונים בהמשך". רק לקחת בחשבון שהמשמעות היא שעתיים וחצי לפני שבת, גם באיתמר,

גם בחוות גלעד, ללא מים וללא חשמל. מכלית מים, תגידו לי אם ב-2022 אני אשלח, אני לא יודע עידית אם אתם יכולים לשתף תמונה. כן, כן, אתה יכול לשלוח לנו, ננסה. שלחתי לך עכשיו תמונה, גם לך וגם ליעקב, של מכלית מים מיום שישי האחרון שממלאת מים. אני חושב שזה דבר שהוא לא הגיוני - - כן, אנחנו רואים את זה פה. אני חייבת לומר דוידי שזה באמת הזוי, כן.

אני חושב שמאז 48' או 67', ששת הימים, מכליות מים לא אמורות להגיע לישובים במדינת ישראל וזה בסוף אירוע של חשמל. אני שומע את דינה, אני חושב שדינה צודקת שבאמת לצערנו זה לא בתחום האחריות של משרד הבריאות. אבל באמת הקריאה צריכה להיות כלפי נציג המנהל האזרחי שנמצאים פה. אני רואה פה את אדם שנמצא - - כן, כבר נעבור לאדם. אני רואה את התמונה שלו, אני מניח שהוא נמצא שם מאחורה. אז בסוף הקריאה צריכה להיות כלפי ידידינו במנהל האזרחי, לאדם ולמתפ"ש - - -. הנושא של חיבור ההתיישבות הצעירה לחשמל, הוא הומניטרי, הוא עניין של חיים, הוא עניין גם של בריאות נפשית וגם של בריאות פיזית.

תחשבו על ילדה שצריכה אינהלציה ולא מקבלת אותה בגלל שאין חשמל בבית במשך שעות ארוכות. עניין של קור שמייצר מחלות וכן הלאה והדבר הזה הוא בנפשנו. בלי מירכאות, בלי סיסמאות, זה בנפשנו ממש. זה עניין של פיקוח נפש, זה דבר שמזמן היה צריך להיגמר.

לא של ימין ולא של שמאל, זה עניין של בני אדם. אין לי ספק שאם המצב הזה היה קורה ברהט, בכסיפה, אם זה היה ישוב דרוזי או כפר בדואי זה היה נסגר. אבל בגלל שזה מתנחלים, בגלל שזאת התיישבות צעירה, בגלל שצריך כל מיני יועמ"שים שיאשרו דברים בסיסים ואלמנטריים, אז אנחנו כבר שנים - - זה נתקע. באמת הגיע הזמן לעצור את זה ואני מקווה שעכשיו נצא מכאן עם בשורה. כן, באמת לא ברור מה ההבדל בין חוק החשמל להתיישבות הצעירה, ואני חייבת לומר שמדינת ישראל צריכה להגיד תודה וגם סליחה לילדי ותושבי ההתיישבות הצעירה שיש להם חושך וקור בלילות. צו האלוף מבחינתנו חייב לפתור את זה, או שאנחנו נגיש חקיקה שלנו לעניין הזה, אם צו האילוף לא ייתן מענה, כי זה לא ימין או שמאל, זה מענה בסיסי אנושי. לא יכול להיות שיהיו מכליות של מים וזה התמונות שאנחנו נראה. תודה רבה דוידי בן ציון. אדם אבידן, סגן אלוף, איתנו?

מה ההבדל באמת בין אותו חשמל בדרום לבין חשמל בהתיישבות הצעירה ולמה אנחנו צריכים לראות תמונות כאלה של מכליות מים שעתיים לפני שבת, או בכלל? קודם כל אני שמח שהתייחס קודם עוזר שר הביטחון להתיישבות אבי, הוא דיבר על סוגיית החשמל והמים ועל אותה עבודה שמקדם השר לביטחון. נכון. על זה אין לי מה להוסיף, אבל לגופו של עניין ולנושא הוועדה, לסוגיות הבריאות והרפואה אני לא יודע להתייחס כי זה משהו שאנחנו לא עוסקים בו, אבל כן לסוגייה התכנונית והסטטוטורית שעליה אנחנו כן אמונים. החוק הבסיסי אומר שלא ניתן לחבר תשתיות או לתת היתרים, או להקים מבנים במקומות שאינם מוסדרים מבחינה סטטוטורית ותכנונית. זה משהו שאין פה איזשהו תחום אפור ומאחר ואותם מאחזים או נקודות התיישבות לא מוסדרות תכנונית וסטטוטורית, ואין בהם תב"ע בתוקף שמכוחה ניתן להנפיק היתרים, בין אם זה לחיבור תשתיות או להקים מבנים. לצערנו לא ניתן לעשות את זה. ככל שישנם מאחזים שמוסדרים או שהם בתהליכי הסדרה, שזה משהו שהוא קורה, אז כן שם מחוברות תשתיות בסופו של דבר ולכן התייחס קודם סגן ראש המועצה, זה לצערי משהו שלא מדובר בהחלטה של המנהל האזרחי, מחר בבוקר להחליט על דעת עצמו שהוא מחבר את אותם ישובים לתשתיות. אנחנו כפופים לחוק ולהחלטות של הדרג המדיני. ככל שזה יתאפשר מבחינה חוקית, משפטית ותכנונית, לא תהיה שום מניעה. אבל כל עוד אותו יישוב או נקודת התיישבות לא מוסדרים תכנונית, משפטית וסטטוטורית, לנו לצערי אין כל דרך לקדם שם או חיבור תשתיות או הקמת מבנים כאלה ואחרים. אוקיי, אז בהחלט כמו שציינת, הכל ניתן לשנות בחקיקה וטוב לדעת את זה גם, כי אם באמת יש דברים שלא התקדמו בצורה כזאת או אחרת,

נשנה אותם בצורה אחרת. לא יכול להיות שבאמת אנחנו במציאות כזאת כל כך הרבה זמן. תודה רבה, אנחנו כמובן נמצאים על זה ואני חייבת לומר גם תודה פה לשר הביטחון, כי אנחנו נמצאים מולו ומול צוותו, ובאמת משגעים אותם,

בנושא הזה. תודה על זה. אני רוצה רגע לראות מי בזום, כי נראה שנמצא איתנו גם אחיה לייבו שהיה גם בדיון קודם. אחיה בשתי דקות שלך, ואם אפשר דקה לפתוח גם לדוידי בן ציון, לפני אחיה רגע, כי הוא לא סיים. שלום. רציתי רק לומר קודם כל, עכשיו אני רואה את הפרצוף של אדם אז רציתי רק לומר תודה. תכירו. בטח, מכיר אותו, אדם הוא ראש תחום התשתית ואנחנו עובדים אותם בצורה מצוינת, גם במועצה אזורית שומרון וגם בכלל. וכמובן כל מה שאדם יכול לעשות עבורנו בוודאי שהוא עושה ומעבר, ועל כך תודתנו.

רציתי לומר שפתרונות זמניים אפשר, אם אנחנו חוזרים בכל זאת לאירוע של הבריאות, יכול להיות שאפשר למצוא פתרונות זמניים כאלה ואחרים שגם אם הם לא פתרונות קבע, אפשר לייצר תשתיות חלופיות על מנת שגם המצב הקיים, שוב אני אומר עד ההסדרה, ואני לחלוטין מבין מה שאדם אומר שזאת החלטה של דרג מדיני בהקשר של פתרונות קבע. יכול להיות שעד למציאת פתרונות הקבע הללו, בהנחיית הדרג המדיני, יהיה אפשר לייצר פתרונות חלופיים זמניים כמו גנרטור.

כמו שגנרטור נותן מענה למקרי חירום, אז לייצר פתרונות זמניים נוספים. וצריך לעשות על זה איזושהי עבודה. תודה. אנחנו נייצר אחת כזאת ונזמין גם נציגים של משרד הבריאות. אנחנו כמובן ניסינו לעזור בתוך מרכזי החוסן, כמה שאנחנו יכולים, לתוך הדברים האלה. אבל זה לא מספק, צריך עוד. תודה רבה. אנחנו כן נעבור רגע לאחיה לייבו. כן אחיה, מה העניינים? שומעים אותי?

אז קודם כל תודה עידית באמת עוד פעם על הישיבה ועל האירוח. באמת לפני חודש כנסת את הוועדה בנושא החשוב בעקבות הכתבה שכתבתי. באמת לצערי, מאוד לצערי, לא התקדם, אולי אפילו קצת הלך אחורה הנושא הזה. ניסיתי ככה לבדוק, עבר יותר מחודש ואת אמרת בסוף הוועדה, הנחית את משרד הבריאות לעשות מספר דברים וגם דובר על קופות החולים. הגשתי גם בקשה לתגובה ממשרד הבריאות. אני שמח לשמוע את מה שדינה אומרת, באמת אני מברך על כל התקדמות שיש, אני גם מברך על כללית, אבל המצב בשטח גם מבדיקה שאני ערכתי, ערכתי בדיקה עם נציגים שנותנים את הטיפולים האלה. הלכתי לשטח, בדקתי, שאלתי אותם, שאלתי אותם לגבי זמינות, שאלתי אותם 'האם אתם עכשיו פנויים לעבודה?' שאלתי ואמרו לי 'כן, זה תלוי אך ורק בקופות החולים'.

אז לכאורה דווח לדינה, אני לא מפקפק חלילה בדינה, אני אומר מה קופות החולים לפי מה שהיא אמרה אמרו להם. קופות החולים אמרו שהן צריכות כוח אדם. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. הם בדקו בכלל? משהו התקדם מאז? הנתונים האלה דווחו לוועדה? אז אחיה, אני רק אגיד לך שאנחנו נמצאים מולם בקשר ואנחנו עושים עכשיו עבודה מאוד רצינית בתחום הזה וגם בתחום רפואת החירום בהתיישבות הצעירה ובכלל ביהודה ושומרון, דרום הר חברון ועוד. אנחנו כן בתהליכים, אבל בואו נגיד את האמת, זה לא מספיק. יש מקומות שנותנים בהם ונותנים בהם יפה, אנחנו יודעים שיש מקומות מאוד כדאיים וכאן צריך לתת ולתת כמו שצריך, כי יש מקומות חסרים. כמו שאמרת גם במקומות הגדולים יש חסר מאוד מאוד גדול. עידית אבל אני מדבר את בצורה הכי פשוטה. יש לך כיושבת ראש הוועדה, יש לך סמכות משפטית, את יכולה לבדוק עם היועצת המשפטית להנחות את משרד הבריאות. את הנחית אותם, אני הסתכלתי בפרוטוקול, את הנחית עד חודש להביא נתונים. הנתונים לא הועברו, לא דווחו.

אנחנו ממתינים לנתונים ממשרד הבריאות. רגע, אז אני רק אגיד אחיה. אנחנו ממתינים לנתונים ממשרד הבריאות והם גם יודעים את זה, גם מה שלא קיבלנו מהם. אבל אנחנו פנינו באופן אישי ואנחנו עובדים גם מול קופות החולים בקשר ישיר לנושא הזה. אנחנו לא נמתין רק למשרדים אבל כן, אתה בהחלט צודק זה משהו שהם צריכים למהר בו הרבה יותר מאתנו. ולנו יש דיון המשך בקרוב ולכן הם יצטרכו, כמו שגם אנחנו עושים עכשיו, לספק תשובות. והתשובות האלה, אנחנו תיכף נעבור לדינה לסיכום של הנושא הזה. אם רק תוכלי לתת לי שנייה משפט אחרון?

אז באמת דיברתי לאחרונה גם עם אחראית מועצת שומרון. היה צוות שעבד במשך שנתיים על פתרון וכרגע בסך הכל מבקשים מקופות החולים, אני מאמין שיש כאן נציגי קופות חולים, בסך הכל כל בשאר האזורים בארץ, זה בסך הכל בלחיצה לאפשר לרופאים שמוכנים כבר להגיע, זה כבר דבר שמוכן. יש חדר, יש רופאים, לאפשר להם להגיע. זאת החלטה אחת בסך הכל של קופות החולים כשהכל מוכן כבר. יש רופאים, יש מקום. בסך הכל שקופות החולים יאפשרו לרופאים שמוכנים להגיע, שיהיה את ההחזר. כרגע כל דבר הם צריכים להילחם. כאילו זאת החלטה בירוקרטית. אז לא, זה לעניין קופות החולים. דינה ממשרד הבריאות, את היית איתנו גם בדיון עם אחיה. אני אשמח לשמוע ממך מתי נוכל לקבל מכם את הנתונים ופחות או יותר בחינה שלכם אל מול קופות החולים. אנחנו גם עובדים מולם, אבל שוב, זה גם מתפקידכם בצורה כזאת או אחרת. גם הייתה אמורה להיות פגישה. דינה, אפשר לקבל התייחסות? כן,

אנחנו נעביר את הנתונים עד סוף השבוע לוועדה, אני מבינה כעת שהם לא עברו.

ואז נוכל - - שוב, לגבי אם יש ספקים שמעוניינים לעבוד עם הקופות, משהו ספציפי,

שאתה רוצה לעדכן אותנו שנסב את תשומת לבם של הקופות. הכוונה לא ספקים, הכוונה היא שיש בעלי מקצוע שכבר עובדים בקופות, כבר עובדים - - רק הם לא פתוחים בתוך האזורים האלה, הספציפיים האלה. והם לא מוכנים להרחיב את השירות, זה העניין. זאת החלטה של הקופה בעצם לא להרחיב, זה לא שהקופות אומרות 'אני רוצה'. אז בואו נעשה כזה דבר, אחיה ודינה, דינה תשלחי לנו עד סוף השבוע את הנתונים. אנחנו נקיים בשבוע הבר פגישה ביחד, יכול להיות שאנחנו נזמין גם את הנציגים של ההתיישבות כדי לבוא ולבחון ולראות איך אנחנו מפתחים את אותם שירותי בריאות באזורים האלה, בסדר? אנחנו נזמן פגישה או איזשהו שולחן עגול לצורך הדבר הזה, כדי לראות איך אנחנו באמת מתקדמים בפועל, הלכה למעשה ועם תשובות - - בית החולים מעייני הישועה גם ביקש להשתתף בפגישה.

בית החולים מעייני הישועה אנחנו נמצאים איתו בקשר רציף ואנחנו גם נזמין לא רק אותו, אלא גם שניידר, בלינסון ועוד בתי חולים כאלה שנותנים שירות לאזורים הללו. בסדר גמור. ונציגי הקופות כמובן. תודה רבה. אנחנו באמת, בגלל שאנחנו מגיעים כבר ל-16:15 ובאמת קיבלנו כאן הארכה של רבע שעה במליאה, אז אני רוצה באמת לסכם ולומר שאנחנו לקחנו אלינו את הנקודות האלה. זה דיון קצר שגם התקצר לנו בגלל באמת הלילה של החקיקה שהיה כאן והכל נדחה, אבל אנחנו נקיים דיון נוסף ואנחנו נעשה אותו כבר בשולחן קצת יותר רחב ביחד עם נציגי קופות החולים, שאנחנו נבקש מהם להגיע לכאן יחד עם נציגי משרד הבריאות, כדי לוודא מה באמת נעשה. אנחנו לא צריכים לעקוב אחריהם חדשות לבקרים ולהיות גורם מפקח בצורה הזאת, גם קיימנו דיון מלפני חודש כמו שאחיה ציין. גם לגבי מה שאמרתי לגבי החשמל, יושבת כאן גם חברת הכנסת אפרת רייטן בצד ואומנם היא יושבת ראש ועדת העבודה והרווחה, אבל אני בטוחה שהיא מסכימה איתי לגמרי בסוגיות האלה ואין לה בכלל ספק וסימן שאלה שחשמל זה דבר הומניטרי בסיסי, שבטח לא יכול להשפיע. בסוף דעו לכם, כל המצבים הרווחתיים הנפשיים העלה מגיעים גם אליה וגם אלי לוועדה ואנחנו רוצות לייצר מניעה ולא רק טיפול לדברים האלה. ומה שראוי לקבל במדינת ישראל של שנת 2022, ראוי לקבל. אנחנו נמשיך ונבחן גם אל מול שר הביטחון וגם נעדכן אתכם, כי אני נמצאת באמת גם איתו ועם צוות לשכתו בקשר רציף ותודה על זה. אני רק רוצה לשאול מה שלום הבריאות של יושבת ראש ועדת הבריאות. היו ימים טובים יותר לישראל אבל בסדר, אנחנו שורדים, אנחנו אחרי יום שלם פה בוועדה וזה בסדר גמור. אז אני רוצה להודות, תודה רבה. רשמנו את כל הנתונים, גם בתחום החירום וההצלה אנחנו נבחן ונבדוק למה זה ככה ולמה התקצוב הוא בחסר. אז תודה רבה לכל מי שהיה איתנו ואנחנו נעשה דיון המשך ונעדכן בהתפתחויות. תודה רבה, אני נועלת את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 16:20.